אני פותח את הישיבה, הנושא שלנו זה המשך דיון, הפעם על הנושא של מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב. קודם כל לעדכן את האנשים, הצעת החוק שלנו מוכנה, אין היום ח"כים כמעט במשכן,

כי יש הסכמות, אז ביום שני נחתים, נגיש, בעיקרון שר האנרגיה גם הודיע לי שהם ישתפו פעולה עם הצעת החוק הזאת, ביבס הוא לא פה היום, הוא דיבר עם האוצר לגבי כנראה לגבי המיסוי, אז אין צורך שאנחנו נכנס לזה, אבל אם יהיה בעיות ניכנס לזה בקריאה ראשונה. בגדול, הנושא של הדירקטורים, אני מאמין יעבור וועדת שרים וחקיקה בלי בעיה, בגלל שאין התנגדות של המשרדים הרלוונטיים, ברגע שזה יגיע לפה, אנחנו בעצם יכולים להעביר את החוק הזה בשבועיים. אבל הוא לא בחקיקה.

ייכנס בקריאה ראשונה, אני מודיע להם את זה, זה לא דבר שאנחנו נוותר עליו פה, כי פה רשות החברות נמצאת, או הוועדה? הבנתי שהשופטת לא יכולה להיות, אבל היא שלחה אותכם, אז אני רוצה להגיד קודם כל שיהיה ברור, לא מקבלים את העניין הזה, שמינוי דירקטורים בתאגידי הביוב, לוקח כל כך הרבה זמן, זה דבר שצריך לקחת לכל היותר שבוע-שבועיים, מה יש פה?

למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן? אני שומע פה שנה-שנה וחצי, אפילו שמעתי שהמהנדסת- אם אתם לא רוצים שמישהו יהיה, תגידו את זה מהר, למה עוד בירור ועוד בירור? תגידו מהר, אנחנו לא מוכנים שמהנדסת עיריית רמת גן תהייה בדבר הזה ואז הוא יידע מה לעשות, אבל אל תימשכו את זה כל כך הרבה זמן,

זה דבר ראשון, לכן אנחנו נמצא פתרון לעניין הזה עכשיו, בהסכמה אני מקווה, כי אין שום סיבה שלא יימצא פתרון. ודבר שני, הנושא של רשות ראש עיר, מה זה? אנחנו את הנושא של ראש עיר, שאין לו ניגוד עניינים בנושא הזה של הדירקטוריון, עשינו את זה ב-2018, דיברנו על זה והגענו לאיזושהי הסכמה, גם עם רשות המים והכול, שאין שום בעיה עם זה, ממתי ראש עיר לא יכול להיות- יש בכלל שתי בעיות, ראש עיר צריך להיות יושב ראש דירקטוריון,

בדרך כלל ראש עיר לא רוצה, בגלל עניינים קואליציוניים, הוא נותן את התפקיד הזה לאחד מחברי המועצה, מעט מאוד ראשי ערים מעוניינים להיות גם יושבי ראש הדירקטוריון, אין הרבה, זה רק במקרים מאוד מיוחדים, ברוב הערים יושב ראש הדירקטוריון הוא בדרך כלל ממלא מקום ראש עיר, סגן ראש עיר, נותנים את התפקיד למישהו וחברי מועצה גם יכולים להיות,

הם נבחרו על ידי הציבור להיות חברי מועצה, בין התפקידים שהם יכולים להיות, זה גם חבר דירקטוריון, על פי התקנונים של הדירקטוריונים, בכל דירקטוריון עירוני, אז תאגיד המים לא צריך להיות שונה בעניין הזה, אז את שני הדברים האלה אנחנו צריכים לפתור, חברי מועצה,

והמהירות שבה, או הפורום שבה צריך לסיים את העניין הזה, כי אותם טענות אנחנו שומעים כל הזמן, אז צריך לגמור עם העניין הזה. אני אוכל רק להוסיף, להשלים את מה שאמר היושב ראש, קודם כל לגבי תנאי כשירות לעניין ניגוד עניינים, החוק קובע הוראה מפורשת, שכהונתו של אדם כחבר מועצה,

כראש רשות מקומית, או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה,

לא תחשב כיוצרת ניגוד עניינים. יפה, אתה רואה. זה סעיף 60 לחוק המים והביוב - - - אז איפה הבעיה? מה אתם בודקים אם יש לו תואר ראשון לחבר מועצה? זה מה שאתם בודקים? לעניין ניגוד עניינים. לא, אם אין ניגוד עניינים, אז מה הם בודקים? אם יש לו - - - בדיקת כשירות כדירקטור. איזה כשירות? הוא חבר מועצת עיר, זה כשירות, מה זאת אומרת?

אני רק אגיד, לפי החוק, כשיר לכהן כדירקטור בתאגיד, מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות, כאשר מדובר על תושב ישראל שיש לו, או תואר אקדמי רלוונטי, כמפורט בחוק, בתחום עיסוק החברה, או ניסיון של לפחות חמש שנים בתפקידים בכירים בכהונות ברשויות מקומיות - - - אבל הוא נבחר למועצה. השאלה איך מפרשים את זה,

אז יכול להיות שצריך לתקן את החוק - - - יכול להיות,

שחבר מועצה, נבחר על ידי מועצת העיר, הוא חבר דירקטוריון,

בכל החברות, גם העירוניות, אם מישהו רוצה להתמודד, אם הוא לא חבר מועצה הוא עובר באמת - - - אין בעיה שיעבור. אם הוא חבר מועצה, מינוי של המועצה - - - נכון. גם בחברות הממשלתיות, רק תאגידי המים זה חגיגה. הוא נבחר על ידי הציבור להיות נציג של הציבור, גם בדירקטוריונים, מה זה הדבר הזה? זה כבר החלטה של מועצת העיר וראש שהעיר, ראש העיר לא רוצה אותו? מועצת העיר לא רוצה לתת למישהו?

הם גם רק חלק קטן מהדירקטוריון של התאגיד. הם שליש היום.

כן. טוב, אז - - - איך אתה מסדר את זה כבוד היושב ראש?

קודם כל שהם יתייחסו מי מייצג את ה- קודם כל אנחנו מבקשים התייחסות ודבר שני, אם צריך להחליף את הפורום שמאשר את הדירקטורים, יש לכם כל כך הרבה עבודה שמה לוועדה של גילאור, אז תנו את זה למישהו אחר, תנו את זה לרשות המים יחד עם ראשי ערים, מרכז שילטון מקומי, אולי יהיה חבר גם כן בוועדה הזאת, יחד עם ראשות המים, יקימו וועדה מיוחדת ואני לא רואה סיבה למה המרכז לשלטון המקומי לא יכול להיות חבר בוועדה?

כאיש ציבור,

כמייצג את העיריות, תאגידי המים הם של העיריות, הם לא של המדינה, פתאום כולם השתלטו על תאגידי המים, מספיק כבר עם זה, כן. אני אשמח להתייחס. טוב, שמך? בוקר טוב, נועה קיסר, סגנית מנהלת רשות החברות הממשלתיות, אחראית על וועדת המינויים.

אני אתחיל קודם מהתהליך שאתם טוענים שהוא לוקח המון המון זמן והוא פשוט מחולק למקטעים, המקטע הראשון הוא במועצת העיר, מועצת העיר בוחרת נציג שמועבר בעצם, הנתונים שלו מועברים לרשות המים, עד כאן רשות החברות לא רואה, כלומר יש איזשהו מסך,

שזה מגיע לרשות המים נערכת בדיקה על ידי רשות המים, בדיקה שיכולה לקחת גם חודשים. למה? תשאל את רשות המים, אנחנו עדיין, דרך אגב, כבוד היושב ראש, לא מכירים, בכל השלבים האלה אנחנו לא מודעים שיש מועמד בתהליך. אבל למה הם צריכים לבדוק כל כך הרבה זמן? למה יש כפל בדיקה בעצם? זה לא כפל בדיקה - - - יש פה נציג של רשות המים? אני אסביר. למה זה לוקח חודשים?

הלוואי חודשים.

אדוני - - - אז עכשיו אני מגלה שאתם גם כן הבעיה? אנחנו נתייחס לכל הדברים. להעביר לכם את הטיפול, זה לא נראה לי רעיון טוב, אם אתם בודקים רק את הכשירות חודשים, יש את קורות החיים, טה-טה-טה ונגמר הסיפור, מה הבעיה? לדעתי זה רעיון מעולה, אבל נוכל להסביר לך את זה אדוני.

אתה רוצה שעכשיו נתייחס, או קודם תיתן לה? בוא נעבור אלייך ונחזור אלייך. בסדר גמור.

אז אני אתחיל בתקציר הדברים, איפה אנחנו נמצאים, יש 56 תאגידים, נכון להיום מתוך 56 יש 12 תאגידים שהם חסרי קוורום,

יש שישה תאגידים שהרשויות המקומיות בהם, לא העבירו את המועמדים שלהם ולכן הם חסרי קוורום, יש עוד שישה תאגידים שהם חסרי קוורום, העבירו והם נמצאים בהמתנה של הוועדה, מבחינת כמויות, כמה - - - מה הבעיה? כמה עובדים יש לכם? לא, הבעיה - - - לא, אני שואל, כמה עובדים? אדוני, תיכף אני - - - לא, לא, תגיד לי. כמה עובדים יש ברשות? ברשות המים 200. 200 ולמה זה לוקח זמן? מה זה יש 56 תאגידים? זה לא לוקח זמן, אדוני, תיכף אני אסביר, בסדר? אולי צריך יותר עורכי דין, זה כבר עניין אחר. תמיד צריך עוד עורכי דין, אבל לא יודע, מה העניין אז?

אדוני, אני צריך פרנסה, בכל שנה מועמדים למינוי משהו כמו 150 דירקטורים ומנכ"לים, נכון להיום יש 40 דירקטורים שממתינים לבדיקת הוועדה, כלומר הם עברו את כל התהליכים ותקועים בוועדה, חלקם הם מהבדיקה שלנו ממתינים כבר שנה, המדיניות של הוועדה היום, מבחינת העומס שלהם ואני לא בא אליהם בטענות - - - לא,

עכשיו אנחנו עוברים אליך, עזוב אותה רגע, אתה, אתה את הבדיקה - - - אני רוצה להסביר לך - - - לא, לא צריך יותר מידי הסברים,

יש לנו קצת ניסיון בחיים. הבעיה לא נמצאת אצל - - - נו, למה? לוקח לך חודשים היא אומרת, מה?

מה אתם בודקים? באמת מה אתם בודקים? אני אגיד לך מה, יש כאן פשוט בדיקה כפולה, אחרי שהדירקטורים והמנכ"לים ממלאים את השאלונים, שגם לגביהם צריך לבחון, כי השאלונים הם פחות,

שאלונים הם כבר מביאים לך את זה ממולא, אתה לא צריך להמתין לשאלון, נכון? או שאני טועה ראש העיר? אתה ממלא, השאלה למי זה הולך. מביאים לך את זה ממולא, אתה לא צריך להמתין, אתה מקבל את זה ממולא. הם ממלאים את השאלונים, אחרי שהם ממלאים את השאלונים, ממולאים, הם עוברים בדיקה שהיא יחסית מהירה, בוודאי לא חודשים ארוכים ואחר כך - - - מה אתה בודק מה?

אני אגיד לך מה אני בודק. בפייסבוק?

לא, לא - - - אז מה אתה בודק?

בוא נתחיל עם הבדיקות הפשוטות, לגבי עובדי עירייה ו - - - אוקי, בוא ניקח עובד עירייה, אתה יודע מה? קח את המהנדסת שלו שהוא טוען שארבע שנים לא - - - אצל המהנדסת זה דווקא די פשוט. הנה, בבקשה, מה היא לא מהנדסת?

אז מה? אני לא מבין, מצאתם שהיא לא מהנדסת?

הבעיה עם המהנדסת שכדי שיוכל לכהן - - - תקשיב טוב. דוגמא, דוגמא - - - תהיה מרוכז. כדי שיוכל לכהן עובד עירייה, או חבר מועצה בדירקטוריון, חייב להיות מינימום של דירקטורים

מי שאמור למנות אותם - - - מה זה?

בתאגיד מים וביוב, חייבים להיות לפחות שלושה דירקטוריונים חיצוניים - - - נכון, זה החוק.

שליש-שליש-שליש, נכון?

לא שליש-שליש-שליש, 25 אחוז - - - אה שיניתם את זה? בתקופה שלי זה היה שליש-שליש-שליש. הכול שונה. בסדר, אין בעיה. אותו דבר, לא השתנה, לא השתנה אדוני, אבל בשביל שזה ייקרה - - - צריך שיהיו כולם ביחד. מועצת הרשות המקומית צריכה להגיש את המועמדים האלה, אתה לא יכול לבוא ולהגיש עובד עירייה, בלי שבאת והגשת את מי שאתה צריך להגיש, זה הדירקטורים החיצוניים - - - סליחה, אצלנו זה היה מלא הדירקטורים החיצוניים - - - לא. מה אתה אומר לי לא? אני השתתפתי בישיבה, אל תגיד לי לא, אפילו לא פעם אחת את המילה לא,

היו רק לאחרונה,

פג תוקפם ולא הסכמנו להאריך להם, כי אתם עושים איתם מונקי ביזניס. זה כל כך מקומם אדוני היושב ראש, שיושב פקיד ממשלתי ופשוט מערבב אותך,

מערבב אותך, להגיד על מהנדסת עיר, מה הוא בכלל בודק אותה, תסביר לי מה הוא בודק אותה?

בוגרת טכניון, מהנדסת העיר, הייתה סגנית מהנדס העיר 14 שנים, מכירה כל רחוב בעיר, כל תשתית בעיר, מאשרת את כל היתרי הבנייה, אתה יודע כמה מיליונים של כספי ציבור הולכים לפח? כי פותחים-סוגרים-פותחים-סוגרים, אני לא מדבר על הזקנים שנופלים בדרך, פותחים-סוגרים, עכשיו למה הם פותחים-סוגרים? כי יד ימין לא יודעת מיד שמאל, כי הם דואגים שתהיה הפרדה מלאה עד כמה שאפשר, למה הם לא רוצים מהנדסת? כי היא שולטת בנתונים, היא יודעת הכול - - - אדוני,

תסביר לי? מה הרעיון הגדול? הדירקטורים החיצוניים,

אני אומר לך שבוודאות רק לאחרונה פג תוקפם - - - רגע,

ראש העיר - - - רק לאחרונה - - - ראש העיר,

מה אתה אומר - - - ולמה זה כזה מסובך? ולמה לא להגיד לה את זה? אמרתם את זה רק לאחרונה - - - רגע,

אני שואל, למה לא מאשרים אותה? אף אחד לא יודע לענות, למה לא מאשרים אותה, עם מי מדברים? אני שואל, אני רוצה לדבר,

אני ראש עיר, רוצה להשיג בטלפון את מי שאחראי, באיזשהו שלב אמרתי,

זה אבסורד, מה זה המדינה הזו? זה מדינת כלם,

יושבים מולי כל הפקידות של העירייה,

זה כאילו גוף שחור כזה, חור שחור, לא תצליח להגיע אליהם, מי הם שאני לא אצליח להגיע אליהם? מי הם בכלל שאני לא אצליח להגיע אליהם? שראש עיר של 200 אלף מבקש לדבר עם מישהו בטלפון, אי אפשר לדבר איתם, לא תגיע אליהם, צריך לשלוח עורך דין, צריך לשלוח זה, צריך לשלוח לשלם לאנשים כדי שיגיעו אליהם. אני לא יודע על מה הוא מדבר - - - אני לא מבין, אחרי ששמענו את ראש העיר,

מה הטענה? מה הטענה? שאתה לא יכול למנות אותה, כי אין את כל הרשימה? זאת הטענה? אני רק רוצה לדייק.

במשך אכן תקופה ארוכה היא לא מונתה, היא הייתה מעוכבת בוועדה, מאחר והיא לא הייתה חסרה להשלמת קוורום, לזה אני רציתי להתייחס - - - מה זה? לא,

עכשיו יצא המרצע מהשק, עכשיו יצא המרצע מהשק, היא הייתה מעוכבת, כי לא היה חסר לה קוורום, כי היה קוורום, רק לא היה חסר אז לא טיפלו בה מסכנה, עכשיו אתה יודע מה עושים לה?

זה מהנדסת שבאה כל יום בשש וחצי בבוקר למשרד, יוצאת בתשע-עשר בערב ואני לא מגזים, אני ממעיט, עכשיו היא באה אליי אמרה לי,

אני לא רוצה להיות שם, כל רגע למלא את הטופסולוגיה, אחרי שנה אומרים לה, הטפסים שלך בגיל חמישים, כנראה כבר את אישה שונה לגמרי, תמלאי מחדש,

אבל לא השתנה כלום בחיים שלי,

תמלאי מחדש, כמה פעמים אפשר להגיד לבנאדם, למהנדס עיר תמלא מחדש עשרות עמודים? אני גם העברתי במועצת עיר, הביאו לי ספר למלא - - - רגע, תקשיבו רגע,

אני לא בא כביקורת עכשיו, רוצה לפתור את הבעיה, אבל יש גבול לעניין הזה, גם הוועדה וגם אתם, אדם מגיש בקשה, לא מעניין הסיבות, הוא מתאים?

תמנו אותו, מה זה עכשיו צריך קודם כל קוורום וצריך זה, זה לא הגיוני כל הדברים האלה, תמנו, איך תשלימו קוורום? הבנת מה הסיבה שהוא אמר לך, כבוד היושב ראש, הבנת מה הסיבה שהוא אמר לך בסוף?

היא לא מונתה כי היה קוורום, היא הייתה מעוכבת כי היה קוורום. יש מדיניות לא למנות, חד משמעית. אבל זה נורמאלי? ועכשיו אומרים היא לא ממונה, כי אין קוורום, אתה מבין? אתה מכיר את הבדיחה עם פילטר, או בלי פילטר?

אתה בכל מצב מקבל את הסטירה - - - כבוד היושב ראש, יש לי בדיוק את אותה בעיה, היום אין לי קוורום בדיוק באותה סיבה ששנה וחצי מעכבים לי את ה - - - הבנתי את הבעיה, הבעיה עם הכללים האלה שנתתם, אתם צריכים לשנות אותם,

שנייה רגע, הבנו את העניין, אצלכם זה תקוע בצורת בקבוק מסוים, מה לגביכם? אחרי שנגיד פתרנו את הבעיה עם רשות המים, איפה אתם נכנסים לתמונה? ואז אנחנו מקבלים חוות דעת משפטית - - - בוא נראה,

לא בודקים כלום, יש להם כללים,

כל אלה שאין להם קוורום, קודם כל להם, כל מיני דברים, נו - - - אתם בודקים את תנאי הכשירות ברשות המים?

אנחנו בודקים את תנאי הכשירות, מה שהתייחסתי לפני כן, יש - - - מה יש כולה שלוש תנאי כשירות,

נכון להיום יש בוועדה תחרות על משאבים, הוועדה הזו ממנה גם דירקטורים של חברות ממשלתיות וגם - - - לא,

אני מדבר עליכם, עזוב אותם רגע - - - אבל אדוני - - - מה הבעיה לבדוק את תנאי הכשירות?

לא הייתה טענה על בדיקת כשירות ומעולם - - - לו יש בעיה, יש כללים אחרים,

לא שמעתי מאדוני טענה על כך שלא נבדקה כשירות. הכללים האלה לא מקובלים, אתם צריכים לפתור את הבעיה תוך שבוע, שבוע ימים לגמור את העניין, מה זה מעניין?

אבל הבעיה היא לא בכללים ולא שמעתי טענה כאן שהבעיה היא בכללים, יש בעיה באדמיניסטרציה - - - לא,

גם בכללים, אני רואה מה הכללים אומרים, הכללים אומרים בעצם, שאדם לא יכול להיות ממונה מכל מיני סיבות, מה הקשר? הוא צריך להיות ממונה לדירקטוריון, אם הוא מתאים והחלטת מועצת העיר ממנה אותו,

אם הוא עבר מהנדס עיר? - - - עכשיו אני פונה אליכם,

הם בודקים את הכשירות,

אז למה אצלכם זה לוקח המון זמן? מה אתם צריכים בדיוק לעשות?

אחרי שאנחנו מקבלים את חוות הדעת, גם של התאגיד וגם של רשות המים, זה מגיע אל הוועדה שלנו ואז נעשית שוב חוות דעת משפטית - - - איזה חוות דעת,

כי צריך לבדוק - - - מה צריך לבדוק? את הניגוד עניינים?

בין היתר גם את הניגוד עניינים, כי לצורך העניין, לצערנו - - - אבל הם בודקים את הניגוד עניינים,

אז אני מסבירה, כי לצערנו, חוות הדעת של רשות המים, שהם לא מומחים בבדיקות כשירות וניגוד עניינים, לא - - - אז כמה זמן זה לוקח? ריבונו של עולם, תראו חברים, הנושא הזה של תאגידי מים לא דומה לחברות ממשלתיות, לא דומה, זה דבר שצריך ללכת מהר, יש 56 תאגידים, הרי כל החברות הממשלתיות כמה יש במדינה? 100. 100, פה יש להם כמעט אותה כמות ואתם בודקים אותם כאילו עכשיו חברת חשמל מישהו צריך להיכנס אליהם לדירקטור, בחייאת דינקום, מה הולך איתכם אני לא מבין, תקימו וועדה מיוחדת משותפת עם רשות המים ואתם, אם צריך לשים עוד שופט, שיהיה רק עליהם, תשימו עוד שופט רק עליהם ועם כל הכבוד צריך להיות נציג, בוועדה הזאת צריך להיות נציג של השלטון המקומי,

צריך להיות נציג של השלטון המקומי, מה הולך פה?

זה גם לא במקרה שהם לא יודעים לבדוק, מה אמרת שהם לא יודעים לבדוק? אני אסביר - - - טוב, רבותי, הבנו את הבעיה כבר, זה תקוע בבירוקרטיה, אנחנו רוצים פתרון מהיר, פתרון מהיר,

לוחות זמנים שכל הבעיה הזאת, אדם מגיש בקשה, שלושים יום הוא מאושר, או לא מאושר ולא בשיטה של הפקידות הקיימת, לא עליכם, באופן כללי שאומרים לא קיבלנו את הזה ועכשיו תתחיל את הכול עוד הפעם כדי לעמוד בלוחות זמנים, שלושים יום צריך לסיים את העניין של כל אדם שמגיש בקשה לדירקטור, שלושים יום ובלי תנאים, בלי תנאים, אין תנאי שממלא,

אדם מגיע לו להיות חבר דירקטוריון, תמנו אותו - - - זמני אפילו - - - אפילו זמני, אתה רוצה בכללים האלה שצריך לקוורום,

תעשה מה שאתה רוצה, אבל שלושים יום זה צריך להיגמר ואתם צריכים להסכים לוועדה אחרת, אני רואה כבר מה קורה, אתם מטפלים בחברות ממשלתיות ויש להם קדימות,

יש להם קדימות זה ברור לי, שחברה ממשלתית יש לה קדימות על תאגידי מים, אז צריכים וועדה לתאגידי מים, רק להם. אני אשמח להתייחס לזה, אני רוצה להגיד שהרשות לא מתנגדת לבצע שינוי - - - תאגידים? לא יודע שהיא תגיד, תשאל אותה. כמה מינויים של דירקטורים בתאגידי מים אושרו בשנה האחרונה?

עכשיו היה לנו בתחילת השנה, ממש בינואר אישרנו 33, בשנה שעברה 70 ולפני כן גם מעל 100 תאגידים כמעט כל שנה. לא, אין 100 תאגידים, מה? יש - - - 100 מינויים. של רשות המים? של תאגידי המים - - - רגע,

אתה באת באמצע, חכה ניתן לכם,

יש לנו מאות מינויים כל שנה. אל תדאגו, יצחקים ידברו אצלי תמיד מדברים. מה משך הזמן הממוצע שלוקח לבקשה כזאת שמגיעה אליכם למינוי דירקטור? זה מאוד משתנה, אני אסביר. משתנה, אמרתי, בממוצע. לא, לפי איזה שנה, של שמש? של הירח, או של כדור הארץ? בחייאת דינק, עזוב אותך,

זה בדיחה, מה שקורה פה זה בדיחה, ברור לגמרי שהוועדה גילאור, לא יכולה לטפל בתאגידים, כי היא מטפלת במאה ויש להם קדימות, החברות הממשלתיות,

זה לא ברור העניין? והם עם כל הכבוד לכללים שלהם, הם לא מקובלים, מה זה אתם צריכים עוד עובד? קחו עובד רק בתאגידי מים, מה הבעיה? דבר עם האוצר, אתה יודע מה, הרשויות המקומיות יממנו לכם את העובד הזה, באופן זמני, מה הולך איתכם? לוקחים עורך דין אחד, טפל בכל העניין הזה ונגמר הסיפור, מה אתם מספרים לי סיפורים פה? בחייכם, מספיק כבר עם זה.

אני לא חושב שיש מחלוקת לדעתי - - - יש מחלוקת, לוקח זמן, אין מחלוקת על זה שלוקח זמן לאנשים, מה זה הדבר הזה? רבותי אנחנו רוצים לגמור את זה, אני אומר לכם, אם אתם לא תגמרו את זה, אנחנו נקים את הוועדה במסגרת תהליכי חקיקה, נוציא את זה מהידיים שלכם ונקים וועדה אחרת ונוציא את זה גם מהידיים שלכם, אם אתם לא מסוגלים לעבוד, אז מישהו אחר יעשה את העבודה, מישהו חיצוני, מה זה הדבר הזה? מה? אתם יודעים מה? אני ראיתי כבר הרבה דברים בחיים, אבל יש גבול, מה זה? באמת יש גבול, מספיק, מספיק כבר, מה זה הבירוקרטיה פה השתלטה על המערכת? בחייכם, מה הולך פה? תגידו לי שמהנדסת עריית רמת גן לוקח לה ארבע שנים, כי אין קוורום? אני יודע כי אין מה, מה זה הדבר הזה? עיכבו אותה, הוא הודה שעיכבו אותה. כן, כי יש להם כללים.

לא, אדוני, זה לא כללים, זה מדיניות.

אני אגיד לכם מה - - - איזה מדיניות, תשנה את המדיניות, תשנו את המדיניות. רגע, רגע, אין לא צריכה להיות שום מדיניות, אדם מגיע לו להיות,

מה זה אתם שמים דברים לא רלוונטיים, מה זה הדבר הזה? מי קבע את המדיניות? רשות החברות הממשלתיות. הם קבעו,

או הרשויות המקומיות,

טוב, רשות החברות, תקשיבו, רגע - - - אפשר להתייחס?

אנחנו כבר יודעים מה צריך להיות, אני אומר לכם חד וחלק, אתם תקימו, דברו עם השופטת,

מי קובע?

באיזה וועדות יהיו, מי קובע? אתם, או השופטת? אנחנו מעלים מועמדים בהתאם - - - לא,

קודם הוועדה - - - הוועדה קובעת בהתאם - - - רגע,

אתם צריכים להקים וועדה מיוחדת לתאגידי מים, כי יש 100 חברות ויש 56 תאגידי מים, אתם תקימו וועדה מיוחדת לתאגידי מים, זה דבר ראשון, שהיא תטפל בנפרד בתאגידי מים, תקימו, אתם רוצים עוד שופטת? שתהיה עוד שופטת,

אנחנו צריכים תשובה בעניין הזה, שבוע מהיום, אנחנו יושבים עוד הפעם, שבוע מהיום, אתם תודיעו לו, אנחנו רוצים שתקימו וועדה רק לתאגידי מים ואני יודע שאתם קובעים מי הם חברי הוועדה, זו הסמכות שלכם, אני מבקש שנציג של המרכז השלטון המקומי, יהיה חבר בוועדה הזאת, או ראש עיר אחד ש- הם ישימו מישהו, זה לא מעניין מי הם ישימו, אני לא קובע להם. הם ירצו גם על זה וועדה. לא, לא, שיקימו וועדה, הם צריכים להקים וועדה. לא, לאשר את האנשים. לא, שנציג שלהם יהיה, הליך הבדיקה בוועדה הזאת, גם רשות המים תהיה חברה בוועדה הזאת כדי שהכול יהיה באותה מסגרת, הליך הבדיקה של רשות המים לא תארך יותר מעשרה ימים עד שבועיים, הליך הבדיקה שלכם, לא יותר משבועיים, גם כן, אם צריך כוח אדם אז תבקשו אותו, נוסיף עוד אחד, כל הכללים שלכם לעניין הבדיקות האלה, האישורים של הקוורום,

זה לא מעניין אותנו, אדם צריך להיות מאושר, תאשרו אותו, זה הכול, לא מאושר, אל תאשרו אותו, אם לא מתאים אל תאשרו אותו,

זה הדבר הזה, זה אנחנו רוצים תשובה תוך שבוע. אפשר לבקש עוד דבר? בתוך שבועיים הם יאשרו את כל מי שאין לו קוורום? בסדר, עכשיו אנחנו נתייחס למה שזה, קודם כל נפתור את הבעיה לעתיד, זה תוך שבועיים אנחנו מבקשים תשובה בעניין, תקימו וועדה נוספת ותטפלו בצורה אחרת בעניין הזה. עכשיו נתייחס לבעיה השנייה, הבעיה השנייה מתייחסת לחברי מועצת עיר וראש עיר, מה, למה אתם פוסלים בודקים כשירות של חבר מועצה? חבר מועצת עיר הוא נבחר מהציבור להיות חבר דירקטוריון וגם חייבים לא, אבל בחוק כתוב שהם צריכים לבדוק כשירות, חברי מועצה לא צריכים לבדוק כשירות. החוק אומר לבדוק כשירות, אני רוצה להגיד לך איזה אבסורד, נניח שבמועצה מקומית מסוימת, שהחוק קבע שצריכה להיות לה, חייבת להיות לה נציגות בתאגיד, אין לאף אחד את תנאי הכשירות במועצה, אבל זה המועצה שנבחרה, אז לא יהיה נציגות לעיר בתאגיד? כלומר צריך להבין, יש כוח מסוים שאנשים עוברים בחירה של הציבור, בטח ברשויות, ללכת ולהגיד לאנשים האלה, אנחנו עכשיו מישהו שם אותנו לפסול אתכם, יש פה איזה אבסורד, אתה באת מהשלטון המקומי,

אתה יודע - - - נכון, אף פעם לא היו בעיות,

היינו שמים חברי מועצה, היו מתמנים תוך יומיים היו מתמנים והיו מאושרים, מה קרה פה בדרך? כן, תוך שבוע היו מאשרים את זה, לא יודע מה קרה? זה תקוע ברשות של המים? רשות המים מחליטה על זה? אתם מבקשים בעצם, המשמעות היא תיקון חקיקה, כי החוק היום לא מבדיל בכשירות, האם מדובר ב- - - לא,

רגע,

קודם כל,

אבל קודם כל אני רוצה את ההסכמה שלכם פה, חברי מועצת עיר יכולים להתמנות צ'יק צ'ק, רוב חברי מועצת העיר,

רוב חברי המועצה עומדים בתנאי כשירות שקשורים לתואר אקדמי וכל הדברים האלו, או ניסיון,

יש כאלה לא, אבל מה לעשות, נגיד יש עתיד, דווקא בגלל שאני מהליכוד, יש עתיד יש לה נציג בדירקטוריון שהוא לא פרופסור באמת, יש לו חנות מכולת והיא החליטה, יש עתיד, שהוא יהיה הנציג שלה בדירקטוריון, אז מה? אז הוא לא יכול להיות בגלל שיש לו חנות מכולת? אבל תאמיני לי הוא יותר חכם מכולם

הוא נפגש עם התושבים, יודע מי עני, יודע מי עשיר, יודע מי צריך ביוב ומי לא צריך ביוב, יש לו קשר עם האנשים, אז מה הולך פה? וגם ראש עיר - - - הנושא הזה הוא לפתחה,

של רשות המים, כי זה חוק תאגידי המים, שאנחנו לא - - - אבל בסדר, תכניס את זה, תקן את זה, חברי מועצה וראש עיר לא צריך בכלל בדיקה, אני מציע לראשי ערים לא להיות חברים ב- זה עניין אחר, זה מיותר מבחינתכם.

אבל נבחר לדעתי, כבוד היושב ראש ואני מציע שהוועדה תשקול סטטוטוריים, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס, זה אנשים שעברו וועדות, כולל נציגות של משרד הפנים בוועדה,

אבל אתה לא מינתה מהנדס, מינתה סגנית מהנדס. לא, מהנדס, מהנדס, מהנדס.

אמרתי עוד לפני כן היא הייתה 14 שנים סגנית מהנדס, כלומר תבין את עומק הניסיון. דרך אגב, סטטוטורית, הוא עומד בכל תנאיי הכשירות.

אדם לא מתמנה לגזבר, אם אין לו תנאי כשירות.

יש וועדה הרי של משרד הפנים, כל התנאי כשירות,

ראש העיר צודק, תכניס גם את זה, בעובדי עירייה, העובדים הסטטוטוריים, גזבר, מהנדס עיר ויועץ משפטי יכולים להיות,

בלי זה אז מה נשאר פה, אני לא מבין. אתם בעיקר צריכים לבדוק את אנשי הציבור, או אם העירייה מינתה עובד עירייה שאין לו מספיק ידע, יש דברים כאלה, מכל מיני סיבות, גם שמה יש פוליטיקה,

אבל מהנדס עיר.

מה הדברים שצריך לבדוק גם לגבי חבר מועצה וראש עיר. כן, בבקשה. זה נכון שהחוק אומר מצד אחד שלא בודקים את היעדר, עצם העובדה שהם מכהנים כראש עיר, או כחבר מועצה,

לא יוצר ניגוד עניינים אצלם, אבל - - - מה יוצר מה? לא יוצר ניגוד עניינים, אבל מה כן צריך לבדוק וזה צריך לבדוק לגבי כל אחד - - - ניסיון וזה?

אדוני ניסיון זה תואר, או חמש שנות ניסיון, אני לא חושב שיש ראש עיר במדינת ישראל, שלא עומד בקריטריונים האלה, הרף הוא לא גבוה במיוחד מהבחינה הזו - - - לגבי ראש עיר אתה אומר? באופן כללי,

לגבי ראש עיר,

אני אומר כל ראשי העיר לדעתי עוברים את הרף הזה, בנאדם לא הופך להיות ראש עיר - - - אז למה אתם לא נותנים לראש עיר?

אנחנו כן נותנים לראש עיר, אני מסביר מה הבדיקה שצריך לעשות וזאת בדיקה שצריך לעשות לגבי כולם, חייבים לבדוק שאין לו זיקה אישית, או כלכלית,

שהאחיין של ראש העיר הוא לא בטעות מנכ"ל התאגיד. יחתום על תצהיר, לא צריך וועדה בשביל זה. אבל זה ניגוד עניינים, זה חלק - - - הוא צודק, תחתימו ראש עיר על תצהיר, אם הוא משקר בתצהיר יש לזה השלכות. זה בדיוק מה שאנחנו מציעים - - - נכון, אין בעיה אז תחתימו. אין כאן קושי, שוב - - - אז למה אתם לא מממנים? תמנו, או שגם ראש עיר לוקח שנה.

יש כאן קונצנזוס, גם בינך, גם בין רשות החברות הממשלתיות - - - מצוין. וגם ביננו, באשר לפתרון האופטימלי, אנחנו רשות החברות המים מוכנים לקחת את זה על עצמנו, את כל האדמיניסטרציה, לא רציך אפילו תיקון חקיקה, יש כאן עניין של - - - בסדר, אז תעשו את זה, תיקון חקיקה אנחנו נעשה רק אם אין ברירה. לא הבנתי מה הוא מציע. לא יודע. מה ההצעה שלך? כמה ראשי ערים היום לא מאושרים? יש דבר כזה? אני לא מאושר.

גם אתה רוצה להיות? מה גם את זה אתה רוצה להיות בעיירה? טוב,

שני ראשי ערים שאתם לא מאשרים, תאשרו אותם תוך כמה ימים,

ונגמור את העניין הזה וזהו. אדוני היושב ראש,

התמימות הזאתי לי מוזרה, המדיניות של רשות המים הייתה שראשי ערים לא יהיו יושבי ראש תאגידי המים - - - אבל זה ב-2018 שינינו את זה בדיונים. אמרו במפורש את זה.

אני רוצה רק לחדד - - - רגע, ניתן לח"כים לדבר, שלא יגידו לי שלא נתתי להם. רק בהתייחס למה שאמר היועץ המשפטי של רשות המים, לגבי הנושא שדיברת עליו שלא דורש תיקון חקיקה, אני חושב שאלה שני דברים שונים - - - .. אבל חשוב לי לספר פה. היית גם אתה דירקטור? לאשר אותך כממלא מקום? תשמע את הסיפור שלו, חשוב שזה ייכנס לפרוטוקול.

ארבע שנים,

ידעו שאתה תהיה ח"כ אז החליטו לא למנות אותך. שנייה, רגע לחדד איזושהי נקודה, אתה מדבר על האכסנייה שבה תשב הוועדה שתבדוק, אבל כאן מדובר על נושא מהותי יותר, שהוא תנאי הכשירות, זה שני דברים שונים, מה שאתה דיברת עליו - - - לדעתי לא קיים כל - - - תגיד לי ראש עיר שלא עומד בתנאי הכשירות,

לפי השיטה שלך. אנחנו מדברים על קבוצה ריקה אדוני. אבל נניח שיש.

עורך דין סלונים, ראש ראשות לא חייב אפילו לדעת קורא וכתוב לפי החוק, לא חלילה שיש לי מה לזלזל בראשי רשויות וכמו שאמר יושב ראש הוועדה, יכול להיות אדם עם הבנה ועם שירותיות לציבור ועם יכולת לנהל, גם אם הוא לא יודע קורא וכתוב, אבל תדעו שנבחרי ציבור, בשונה מהפקידות המקצועית, לא מחויבים לכשירות, הם מחויבים לקבל את אמון הציבור שבוחר בהם, זה מה שהם מחויבים לו, אז זה לא קבוצה ריקה בהכרח. קודם כל, רגע,

בוא נתקדם טיפה, קודם כל - - - אני אמרתי שברמה הפרקטית.. ברמה המהותית - - - שני ראשי הערים שהם הגישו בקשה ולא מאושרים עדיין, תאשרו אותם, בישיבה שתהיה לנו בעוד שבועיים, מתי קבענו? עד אז תסיימו את העניין הזה, מה יש פה?

אבל לי זה לא יעזור לקוורום, יש לי עוד שלושה שהם לא אישרו. לא משנה, קודם כל שימנו אותך, מה הקשר לקוורום?

שאנחנו פועלים בניגוד לחוק,

אנחנו כרגע בלי קוורום - - - למה אתה לא מגיש, אתה הגשת את הרשימה בשביל הקוורום והם לא מאשרים לך? חד משמעית, כבר שנתיים, התרעתי לפני שנתיים שאנחנו בבעיה ואמרו לי שתהיה קרוב נטפל בך. זה הביצה, או התרנגולת, אתה מבין מה קורה פה? בועז יוסף,

יושב ראש גם כן איגוד מי רקת בטבריה, אנחנו פועלים כבר שנתיים בניגוד לחוק,

זאת אומרת כל הדוחות הכספיים וכל התקציבים שאנחנו מגישים ומאשרים,

אתה מאשר את זה באספה הכללית.

אני לא יכול לאשר אותו באספה הכללית, כי זה בניגוד לחוק,

אין דבר כזה, אם אין קוורום אתה מאשר באספה הכללית. אין לי, אין לי קוורום באספה הכללית. אתה בטוח בזה? מאה אחוז. כשאין קוורום האספה הכללית יכולה? ברור, מישהו חייב לאשר את זה אז מי יאשר את זה? סבתא שלי תאשר את זה? מה פתאום, אני לא בטוח שאתה צודק. אני מאה אחוז צודק, מישהו חייב לאשר זה האספה כללית מועצת העיר מאשרת. לא, סליחה, אתה טועה, סליחה כבודו.

אני לא צריך לשאול, תאמין לי שאני צודק. לא, כבודו, בדקנו את זה, חבל להתווכח. עם מי בדקת עם רשות המים? בדקנו את זה עם כל היועצים המשפטיים. אני אומר לך,

שאם אין קוורום, אתה מאשר את זה באספה הכללית. הנה, הוא אומר לך שלא, תכניס את זה לתיקון. אז מי מאשר? הסבתא שלי מאשרת את זה? חייבים את זה בתיקון, חייבים את זה.

אז תבדוק, כן, מביאים למועצת העיר, היא מאשרת. אבל מועצת העיר של מי? זו הדרך היחידה לאלץ אותם לאשר קוורום.

אצלך יש מספר ערים,

אבל איפה שזה עיר עם מועצת עיר אחת היא מאשרת. אבל ברוב התאגידים זה כמה ראשי ערים.

אז בסדר, אז כל מועצה תאשר בנפרד, מה הבעיה? לא מבין, מה בדיוק הבעיה? כל מועצה מאשרת בנפרד. אין מושג כזה אבל. יש מושג כזה, תגיד לי מה קורה - - - בוא נשאל את רשות המים,

בוא נלך אחרת, מה קורה אם חברת החשמל אין לה קוורום, מי מאשר את זה? האספה הכללית שלהם, שזה מדינת ישראל, היא מאשרת את זה בחברות הממשלתיות זה אפשרי ופה לא? תאגידים לא? מה אתם משהו מיוחד? זה החוק, זה הנוהל צריך להיות גם,

אז מאשר את זה האספה הכללית, מה קורה בבורסה? חברות בורסאיות, אם אין קוורום אז בעלי המניות מאשרים את זה באספה הכללית. לשאלתך, האספה הכללית יכולה ליטול סמכות, בהינתן שאין קוורום. יפה, הנה, שמעתם?

האספה הכללית יכולה ליטול סמכות,

אחד הסמכויות זה אישור הדוח הכספי. מועצת העיר יכולה לקחת את הסמכות לאשר את הדיוודנד לדוגמא? אני לא מכירה את החוק שלכם. מה זה החוק שלנו?

מה שמתאים לרשות החברות, לא מתאים לכם? אה בחברות אני יודע. נו, אז למה לא? אבל עובדה שלא, תתקן. כי הם לא מסכימים. אז תכניס לחוק. הכול אבל צריך להכניס לחוק? הנה, אבל עובדה, אתה רואה עם מי יש לך עסק. יש קומנסנס, ריבונו של עולם. אבל הקומנסנס לא עובד פה. אבל כל מה שקשור לרשות החברות לא מתאים, זה לא אותם חוקים. קודם כל אני לא רוצה לעכב את הדיוודנדים. אתה לא צריך להגיד דיוודנד, אתה תיקנת את הדיווידנד. ואני אומר לך שאין שום בעיה עם זה. איך אתה אומר שאין בעיה? אני אומר לך. הוא יושב מולך בלי למצמץ. אז הוא יבדוק את זה עוד הפעם, הוא שמע את רשות החברות, גם בחברות הממשלתיות זה קורה - - הוא יגיד לך שהחוק מגביל אותו. אם אין לך קוורום אז חייבים לאשר את הדוח הכספי, מי שמאשר זה האספה הכללית,

אני לא יודע מאיפה הבאתם את החוות דעת שהוגשה, באמת שלא, תתייעצו עם רשות החברות,

אני רק רוצה לדייק, זה לא מי שמאשר זה האספה הכללית, יש אפשרות חוקית כזאת. גם ליטול, אז הם ייטלו ויאשרו. כלל זה לא מה - - - עשינו את זה נדמה לי בזמנו בעיריית ראשון. לא עושים את זה, אלא ממנים דירקטורים ומשאירים - - - אבל איפה שהדירקטורים מתעכבים, האם יש אפשרות למשוך את זה למועצת העיר? ברור שאפשר, ברור. את החוק שלכם, אנחנו לא מכירים. אה הם לא מכירים את החוק שלנו. עזוב אותך, זה החלטה שלהם , הם יתנו לכם, אז תתנו להם את האישור הזה,

תאשרו את זה במועצת העיר. מועצת העיר לא ממנה מועמדים למינוי ובמקום זה מבקשת - - - לא קשור למינוי. במקום שהיא שמה אצלכם מועמדים וטרם אישרתם אותם. אז מועצת העיר תאשר. ובתנאי כזה, הגישו לכם את המועמדים, טרם אישרתם, או דחיתם אותם. ברור,

לא אם הם לא יסכימו, אבל אי אפשר, צריך קומנסנס לדברים, בשביל מה יש מערכת? מה כל דבר צריך להכניס להם בחוק? ללעוס את זה? בדרך כלל שאין וזה מקובל בחברות, מקובל ממשלתיות וזה צריך להיות מקובל גם עליכם, כשאין קוורום מישהו חייב לאשר, במצב כזה, האספה הכללית מאשרת, בעלי המניות. ואז תראה אותם רצים לאשר את הקוורומים, ברגע שזה יהיה המצב שהכוח ייצא מהם, תראה איך הם יתחילו לרוץ ודרך אגב, זה מנגנון מאזן. רבותי, בואו נעשה דבר כזה, בעוד שבועיים שתהיה ישיבת המשך, אתם תתנו לי תשובות לגבי מה שביקשתי ואתם תתנו לי תשובות לגבי האישור של הדברים, כשאין קוורום, בסדר? אני אומר לכם שמבחינה משפטית, אין בעיה לקבל חוות דעת כזאת, למרות שאני לא עורך דין של הרשות בעניין הזה, אין שום בעיה, אתם יכולים לעשות אנלוגיה מחברות ממשלתיות רגילות ולאשר את זה, לא כתוב בחוק, תבדוק לי את זה,

אין מצב כזה, לא כתוב בחוק שאי אפשר,

לא חשבו על זה אפילו, אני אומר לך. עכשיו בוא ניתן לח"כים לדבר, אבל על הנושא, תעשו לי טובה, לא על תאגידי המים באופן כללי, צריך לסגור וצריך לפתוח וזה. קודם כל אני רוצה לברך אותך על התפקיד, כי זה פעם ראשונה אני משתתף בוועדה, אני לא חבר וועדה והגעתי לכאן כי זה נושא חשוב לי, אני מזדהה עם כל ראשי הערים שנמצאים כאן וראשי המועצות, כי אני גם הייתי ראש מועצה בעצמי לפני זה, את האמת ההמלצה שלי להחזיר את כל השליטה של כל נושא המים לעיריות ולמועצות המקומיות ולבטל את כל התאגידים. התקדמנו עם זה.

הרשימה הערבית המאוחדת): ובעצם כל הנושא של מינוי תאגידים, מה שרציתי להבין, מה הסיבה בעצם שהמינוי מתעכב? בסך הכול אדם מגיש טפסים, למה זה צריך לקחת שנה,

למה לא להגביל את זה בזמן? כמו שמחייבים כל משרד ממשלתי, תוך שלושים יום, בעצם לתת תשובה, למה כאילו צריך ונמרח כל כך הרבה זמן? זה השאלה שלי. טוב,

אחרי שלא מינו אותך ארבע שנים, תאמין לי אם הייתי יודע, היה לך כשירות לחבר כנסת, אם לדירקטוריון אתה לא יכול להיות, אז חבר כנסת אתה יכול להיות? בחייך, מה יהיה איתך? אני רוצה להגיד לך,

למרות שאני לא חבר הוועדה, אני עברתי לוועדה אחרת. וויתרת ראיתי. כן, מה לעשות, צריכים לוותר קצת בחיים. בין 2013 ל-2018 מוניתי על ידי מועצת העיר להיות דירקטור במי נתניה, עכשיו אני לא צריך להגיד מה כל ההשכלה שלי, אני מהנדס - - - יש לנו עוד 18 דקות. בסדר, אני לא צריך יותר מארבע דקות. אני מהנדס, הייתי במכון התקנים, ניהלתי מפעל שקשור למים ולביוב, מה לא והייתי סגן ממלא מקום ראש העיר ואושרתי להיות כחבר דירקטוריון ואחר כך הייתי צריך להיבחר כיו"ר הדירקטוריון, הגשנו את הטפסים, אחרי חצי שנה אומרים לי - - - תמלא עוד הפעם.

לא רק תמלא עוד פעם, אתה היית בישיבה של מועצת העיר, אני לא בחרתי בעצמי, כולה הייתי בישיבה - - - נו, אז מה רצית שהוא לא יבחר את עצמו למועצת העיר. לא הצבעתי בשבילי, רק הייתי נוכח. גם יכולת להצביע. לא חשוב, אז עכשיו - - - אתה חבר מועצה מה? דויד תן לי שתי דקות. הנה אני איתך, מפריע לך קצת. וואלה אתה, בקיצור היינו צריכים לכנס אחר כך וועדה מועצת עיר ואני לא נוכח בה, לאשר אותי שוב, איבדו את הטפסים פעמיים, דחו אחר כך, כי התחלפו השופטים בין השופטים, ארבע שנים - - - אז רגע, יש נוהל כזה, שנייה רגע,

יש נוהל כזה שחבר מועצה שנבחר - - - זה לא חשוב הנוהל - - - לא מעניין אותי. ארבע שנים לא יכולתי להיות, בסוף אתה יודע מה קרה? יש נוהל כזה?

ארבע שנים לא התמניתי לוועדה, אחר כך היו בחירות ובסוף המשכתי, לא רציתי להיות דירקטור, לא עניין אותי, ארבע שנים ופשוט הוציאו את המיץ, לא הגיוני, מה הסיפור? בוא נבין דבר פשוט, כל מה שקורה פה זה התמימות, היתממות הם עושים מה שהם רוצים, אני אומר לך - - - בסדר, נפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד.

בסדר, אתם רוצים תאגידי מים, נכון? אם אתם רוצים תאגידי מים אז תפתרו את הבעיות האלה, אחרת,

אם לא יהיו תאגידי מים, גם לא יהיו לנו בעיות, לא מי יהיה חבר דירקטוריון ולא שום דבר, הכול בסדר, מה הולך איתכם אני לא מבין, הבירוקרטיה תוקעת את עצמה, תגיד לי יש נוהל כזה שחבר מועצה, לא יכול להצביע לעצמו? לא להצביע, לא להיות נוכח. לא, מה זה משנה, אה גם לא להיות נוכח. לא להיות נוכח. ומה קורה בעיריות שההפרש באופוזיציה לקואליציה זה אחד, אז אף אחד לא יכול להתמנות. תמיד חברי מועצה מצביעים על המינויים. ואני התמניתי פה אחד, דרך אגב, פה אחד. בטח וודאי. כל המינויים האלה עוברים פה אחד. טוב, אימאם, בבקשה. אימאן. אימאן, סליחה, באמת סליחה. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): הכבוד הוא לי אבל אין אפשרות כזאת וכנראה לא תהיה וזה בסדר לא נורא. שתהי אימאם? אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

הרשימה הערבית המאוחדת): יש מדינות שנתנו, אבל יש וויכוח מאוד גדול. איפה נתנו באמת? בסין?

הרשימה הערבית המאוחדת): אירופה וגם נדמה לי - - - באירופה, בבוסניה וכל אלה? אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

במרוקו יש? אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

אני נולדתי במרוקו, אתה רואה אמרתי לך זה טוב.

מרוקו זה מקום טוב. אתה עירקי, עירקי אין כלום, עירקי רק אתה מדבר הורגים אותך, מה אתה מדבר שטויות תגיד לי? תגיד תודה שאתה פה.

בוקר טוב, צוהריים טובים לכולם, האמת הוזעקתי לכאן משיחת טלפון של אחד מראשי הרשויות, ראש עיריית רהט שיש לו תאגיד עצמאי משלו לרהט, הוא מושבת כבר שנה כמעט בגלל שאין מניין חברי דירקטורים ולמרות שנשלחו מספר אנשים וכל הזמן הטענה היא שהוועדה לא

אז אני בטוחה ש - - - טוב, את זה אנחנו נפתור. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

הוא הבטיח שהוא פותר את זה. אני רוצה להגיד שהדוגמאות שהיו כאן, רהט, טבריה, מועמדים שלא הגיעו לוועדה, אין לנו אותם ברשימות שלנו.

הגיעו לוועדה? איך זה? זה אומר שזה עדיין בטיפול של רשות המים. זה הבנו, זה עדיין שמה אצלם. אני רוצה לדעת מה עם כרמיאל הגיעה לוועדה? לפני שנה וחצי.

הרשימה הערבית המאוחדת): צריך לפתור את הבעיה מהשורש, מה זה קשור בסופו של יום - - - ברור, ראשי ערים צועקים סתם ובסוף יתברר שהם צודקים. בוא נעשה דבר כזה על מנת שנתקדם, תוך שבועיים אני מבקש תביאו לנו התייחסות להקמת וועדה נוספת וזה דבר הגיוני גם לאור מה שקורה, את יודעת את זה, זה לא בקשה מופרזת מה שאנחנו מבקשים פה, הקמת וועדה מיוחדת לעניין הזה, כמובן ברשות שופט, הכול בסדר, יהיו שתי הוועדות, זה דבר ראשון. לפי החוק במתכונתו היום, או צריך- - - לא, אז אני, לא אבל זאת החלטה שלהם, שיהיה נציג של הרשויות המקומיות בוועדה הזאת.

למה החוק אומר שאי אפשר? אני חושב שהחוק קובע את ההרכב. החוק מגדיר את הרכב הוועדה.

תקימו מהר את הוועדה ואנחנו נתקן את החוק שאפשר יהיה להכניס נציג של המרכז, שהוא ראש עיר, לא נציג שיביאו לנו איזה עובד מהחברה למשק וכלכלה, זה דבר ראשון, דבר שני, אתם תוציאו נוהל חדש שמאפשר לסיים מהר את העניינים האלה, כמה זמן,

שלושים יום שבו אתם תסיימו את כל הליכי הבדיקה ורשות החברות בוועדה גם יסיימו את התהליך הבדיקה גם תוך שלושים יום, אז שלושים פה,

זה סביר מאוד, לא צריך פה תיקוני חוק, תגידו שתעשו נוהל כזה חדש ולגבי ראש עיר שיחתום על תצהיר, אם הוא חותם על תצהיר, יש לזה משמעויות, אם יש לו במקרה בן דודה שהוא קבלן בתאגיד והוא חתם על תצהיר, אז יש לו בעיה. אדוני, סוגית הכשירות - - - רגע, רגע, תני לי רגע, לפני שאני מסיים, לגבי ראשי ערים, נכון לעכשיו יש שניים שהגישו בקשות, אנחנו מבקשים תסיימו את זה תוך שבועיים גם כן, תעשו את הבדיקה, גם הוועדה, גם אתם ותסיימו את העניין הזה, קודם כל שראשי ערים שנמצאים במערכת, יסתיים העניין שלהם, עוד לפני שאנחנו מתייחסים לבעיה הגלובלית של ראש עיר.

כשירות של ראש עיר ושל חבר מועצה, אני סבור שהם לא צריכים את כל התנאים האלה ו- זה כן דורש תיקון. זה דורש תיקון חקיקה, אנחנו לא נעכב את הדיוידנד, כי זה חשוב מאוד עכשיו, בהליך החקיקה אנחנו נתקן את זה, תתייחסו, תחשבו על זה, מה העמדה שלכם בעניין הזה, בסדר? עד שנדון בעניין הזה, בדיון לקריאה ראשונה, אם אתם יכולים לפתור את הבעיה הזאת בצורה אחרת, אני מעדיף שלא יהיה תיקון חקיקה, אני אומר לכם את האמת, מעדיף שלא. היום כבר כל ראשי הערים המכהנים הם כבר עם ניסיון, בהגדרה, יש להם ניסיון של ארבע שנים.

לא נכון, יש לי הפתעה בשבילך, החוק שמתייחס לכשירות של דירקטורים, החוק בחברות, אני לא יודע אם זה בתאגידים, הוא אומר את זה במפורש, זה שאתה מקיים כראש עיר, חבר כנסת, שר, זה לא נחשב כניסיון. ואתה מאמין בזה? לא,

אני בזמנו הגשתי תיקון חקיקה בעניין הזה - - - איפה המשילות?

הגשתי אז תיקון חקיקה, שהייתי יושב ראש הקואליציה, קראו לזה חוק הג'ובים, שאני נותן ג'וב לראש עיר לשעבר,

היית עשר שנים שר,

אתה לא ניהלת את המשרד,

המנכ"ל מנהל, ראש אגף מנהל - - - ואתה יודע את האמת. בסדר, אבל זה המצב, זה המצב, זה החוק, אני אז הגשתי בקשה לתיקון חקיקה בעניין הזה. חברות ממשלתיות? כן, וודאי, אתה ראש עיר,

זה החלטות הוועדות גם, ראש עיר שכיהן עשר שנים, סיים את הכהונה,

רוצים למנות אותו דירקטור, אתה לא יכול, זה לא ניסיון, עכשיו איך יהיה לו ניסיון? כמה החלטות הוא מקבל ביום? איך יהיה לו ניסיון? אם הוא היה ראש עיר והיה לו משהו אחר. מטפל ב-4000 עובדים - - - אז בדקנו את זה, תאמין לי,

אני לא סתם אומר לך.

איזה וועדה צריכה לדון בכל הקריטריונים של מינוי דירקטורים? הוועדה לבדיקת מינוים. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): לא,

אני מדברת על וועדה בכנסת.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

לא, לא, בכלל, כי אני חושבת הסוגייה של מינוי דירקטורים היא בעייתיים במיוחד, אם נסתכל על - - - לא, זה אולי וועדת חוקה,

כל השאר, אנחנו לא מתעסקים בזה. חוק המים והביוב שואב הוראות מתוך חוק החברות הממשלתיות. ואנחנו מדברים על זה, אבל לא לגבי באופן כללי,

גם הייצוג של האוכלוסיות בתוך חברות הדירקטורים.

זה לא קשור לוועדה, זה קשור יותר, יש חקיקה של שוויון הזדמנויות, מה שנקרא, תיקון עיוותים ולערבים ולחרדים זה בפנים. וגם נשים.

כאישה שיש לה יותר מעשרים שנות ניהול, גם לא התקבלתי ולא עברתי את הסף.

אישה ורואת חשבון זה עובר ככה, כמו חמאה זה עובר, זה המצב, כי יש להם את היתרון, עורכי דין, אישה שהיא עורכת דין זה לא נחשב יתרון לכלום, חוץ מזה שהיא אישה, עורכי דין, 90 אחוז מהאוכלוסייה כבר עורכי דין. רואה חשבון מעל עורך דין? רואה חשבון היום נחשב הרבה יותר טוב בוועדה, הנה, אני אומר לך בלי לשאול אותה, נחשב יותר מאשר עורך דין, אבל עורך דין יש הרבה, אז אומרים זה לא, זה פסה, לא רלוונטי ואם אתה חבר כנסת, אם אתה אישה יש לך כבר קדימות אחת,

אם אתה חרדי, אישה ורואה חשבון, אתה בפנים עד הסוף, נגמר הסיפור. אתה מסודר, אם אתה ערבי. לא, ערבי וחרדי לא יכול להיות ביחד, או-או, כן. טוב, יש עוד משהו? אז אדוני היושב ראש, כמו שאני מבין סטטוטוריים ונבחרי ציבור, יהיה להם מסלול על פי תצהיר ולא בקשות וועדות?

אני אומר גם, אני אומר תחשבו על זה, שחוץ מניגוד עניינים שצריך לבדוק באמת, מהנדס עיר, גזבר ויועץ משפטי של עירייה וכו', לא עורך דין בייעוץ המשפטי, אלא בתפקיד הבכיר, אני חושב שהוועדה, גם רשות וגם הוועדה, צריכה לפתור אותם מתנאי הכשירות האלה, יש להם כשירות, אחרת הם היו זה? הם היו בתפקידים? לא, לדעתי הם צריכים להגיד את זה בלי תיקון החוק. בסדר אז יהיה תיקון. תכניס את זה לתיקון הזה. נכניס, בסדר, אין בעיה. אם הם בכלל נבדקים על ידי משרד הפנים מלכתחילה. בוודאי, בוודאי. משרד הפנים מאשר אותם.

אין עליך כבוד היושב ראש, תודה רבה. ותעשו איזה עבודת קווץ' וכל ה- חברי מועצה, תגמרו את הבדיקה ותנו לכולם להיות כבר,

תבדקו גם את העניין, את הנושא של רהט. כל הטענות שלכם כלפי - - - אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

זה לא תשובה. זה תקוע אצלכם עוד? לרהט יש כבר, אין מועמדים אצלנו. לא הגשתם בקשות.

הרשימה הערבית המאוחדת): הגישו בקשות ועוד איך. לתאגיד מי רהט יש קוורום, אין מועמדים אצלנו ממתינים.

הרשימה הערבית המאוחדת): יש מועמדים ועוד איך. תביאי לי שמות, אני אבדוק. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

אני אביא שמות.

תבין למה אנשים לא רוצים את התאגידים, רק בגלל השטויות האלה, נשבע לכם, רק בגלל הדברים האלה. אם ככה מתייחסים אלינו, איך מתייחסים לצרכן, רק תחשוב. הישיבה ננעלה בשעה